כיושב-ראש רשימה משותפת וגם כשר הביטחון לשעבר - היא תרומה מאוד משמעותית, בעיקר בימים האלה. לכן אני עומד על כך שאני אצורף לוועדה הזאת, מבחינתי אני לא בא כדי לבזבז זמן, גם לשמחתי הוועדה הזאת לא חשודה בצבירת קרדיטים כי ממילא אסור להוציא משם כלום וממילא אתה לא יכול לדווח שעשית משהו, רק מי שמרגיש אחריות - ואני מרגיש אחריות כזאת - ולכן אני חושב שמן הראוי שאנחנו כרשימה משותפת של העבודה-מרצ אכן נקבל ייצוג שם. הרשימה המשותפת זאת רשימה אחרת, עמיר. רשימה מאוחדת.

משותפת, אני לא פוחד מזה. יש כאלה שפוחדים, אני לא.

חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. קודם כול, בעבר היו יותר משישה. אני לא מקבל את הטיעון הזה שאם יהיו פה שבעה או

לא יוכלו לדבר. לא מבין את ההיגיון הזה. הדבר החשוב הוא שזאת ועדה שהיום מעבר לימים הרגילים נמצאת בליבה של המלחמה על הדמוקרטיה וכל מה שקשור, לא צריך פה להכביר פה במילים. ביקשנו את זה גם בפעם הקודמת וגם בפעם הזאת, ואני מבקש להיכלל שם.

עוד מישהו רוצה את זכות הדיבור? אני חושב שיש מקום לשקול שבעה במקרה הזה,

לא הייתי מרחיב מעבר לזה. יסלחו לי ישראל ביתנו, יושבים בוועדת הכספים, קיבלו מאיתנו הרבה מאוד יכולות במהלך הלילה הזה. אני חושב שהטיעונים שהועלו פה הם נכונים והייתי מציע לחרוג מן העניין. לא יקרה אסון גדול אם יהיו שבעה. אנחנו נעלה את זה להצבעה. אנחנו דוחים את הבקשה של ישראל ביתנו. אני מעלה להצבעה ארבעה מועמדים: חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר עמיר פרץ, חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת, שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל בוגי יעלון, ואת עצמי תסלחו לי כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. חבר הכנסת והרמטכ"ל גבי אשכנזי. אני אומר את עצמי, זה מספיק, כולם מבינים. אני מציע את עצמי כיושב-ראש הוועדה, ועדת משנה לשירותים. ועמ"ש מודיעין. הרכב זה הצבעה אחת, ואתה כיושב-ראש זה הצבעה אחרת.

מי בעד? חלק את העניין של יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. דנו כבר בוועדת חוץ וביטחון. אני מביא להצבעה את הרכב ועדת המשנה למודיעין ושירותים מיוחדים, את העומד בראשה וחבריה. העומד בראשה להצבעה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת גבי אשכנזי. שלושת החברים הנוספים: חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר, עמיר פרץ, חבר הכנסת, רמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, חבר הכנסת ושר האוצר לשעבר, יאיר לפיד.

הצבעה בעד, רוב נגד, 1 נמנעים, אין הרכב ועדת המשנה למודיעין ושירותים מיוחדים,

נתקבל. התקבלה החלטה. תודה רבה. אני רוצה להגיד שיכול להיות

ננעלה בשעה 01:05.